צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה,

(היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או

של חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברים,

אני שומע שיש כאילו מגבלה ולכן תיזהרו, אני לא מסכים. בקצרה. מהות החוק היא שדמי מחלה יינתנו לבן זוג שתורם כליה, ואמרנו הורה או בן של אותו אחד, שבעה ימים נוספים, בנוסף